15 באוגוסט 2022. אנחנו פותחים את דיוני הוועדה, יש לנו היום שני נושאים על הפרק. הנושא הראשון הוא פנייה תקציבית 173 עד 176 של משרד השיכון. האמת שאני אף פעם לא התרגשתי ככה בהעברת פנייה תקציבית. מכל הדברים שנמצאים בפנים יש סעיף אחד שלי הוא מאוד מאוד חשוב, זה עוד שלב משמעותי בהתקדמות של אותה החלטת ממשלה שהצלחתי להעביר ב-14 במרס השנה למיגון העיר אשקלון. אז הקצבנו 330 מיליון שקלים לטובת פתרונות מיגון דירתיים לשכבות החלשות בעיר, והפנייה התקציבית הזו כוללת בתוכה הקצאה של 900,000 שקלים לצורך הקמת מערך מחשוב לבדיקת זכאויות במשרד השיכון. זה שלב משמעותי מאוד בהפיכת החלטת הממשלה הזאת למילים על הנייר, למבנים בתוך העיר. נעבור לגופה של הפנייה. בבקשה, משרד האוצר. יפתח עשהאל, אגף תקציבים באוצר. פנייה לסעיף 29 על סך 51,235 מיליון. התקציב מועבר לתוכנית תפעול של המשרד, 290102. בתוך התקציב הזה גם תקציב לאבטחת מזרח ירושלים וגם תפעול מטה משרד השיכון, בין היתר כפי שאמר היושב-ראש, גם התקציב עבור הקמת המערך למיגון בתים באשקלון ומכוח החלטת ממשלה שעברה במרס.

אני אשמח שתפרט לפי תוכניות. כל הכסף מועבר לתוכנית 290102. 17,900 מיליון מתוכו לתפעול המטה ופעילות הסיוע והבנייה, 33,305 מיליון לאבטחת מזרח ירושלים. ושני תקני כוח אדם.

תודה על התיקון. גם שני תקני כוח אדם שמועברים לתוכנית 290101, תקן אחד ממשרד הבריאות עבור מערך סיוע בשכר דירה לנפגעי נפש שעוברים שיקום בקהילה ועוד תקן אחד שעובר ממשרד התחבורה בהתאם להסכם בין המשרדים.

שאלות, חברי הכנסת. פנייה מספר 173 עד 176 של משרד השיכון.

מי נגד?

פה אחד הפנייה אושרה. זה היה קצר מהצפוי. נצא להפסקה ונחזור בשעה 9:30 לדיון הבא.